אני מתכבד לפתוח את הדיון הזה, שהוא דיון הכנה לקריאה ראשונה,

פ/1886/2, והצעת החוק של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו היא הצעת חוק חובת דיווח שנתי על מצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל,

פ/1492/24. לפני שאפתח את הדיון ואעביר אותו לידידי חבר הכנסת פרופ' אלון טל, אני רוצה לומר כמה מילים. משבר האקלים הוא האתגר הגדול ביותר שעומד בפני

הדובר הראשון שהיה אמור להיות שם היה השר להגנת הסביבה, ומשום מה הוא לא הגיע. לימים אמרתי לו: היה דוח מאוד מאוד חשוב והיית אמור לפתוח ולא הגעת. הוא לא הכיר את הדוח ואת החשיבות ולא זכר. אמרתי לו שלא יכול להיות שבמשמרת שלנו יש כזו נסיגה ונפילה במערכות אקולוגיות והשר להגנת הסביבה לא מכיר ולא יודע.

אני רוצה לציין את תרומתה של חברת הכנסת דאז יעל כהן פארן,

לימים מיקי חיימוביץ' קיבלה את החוק

לשמחתי, כזכור לך,

בסוף אנחנו לא נבנה את אותה מערכת משולבת והוליסטית שבאמת תאפשר לנו לדעת מה מצב הטבע ולעשות מה שנחוץ כדי להבטיח אותו לדורות הבאים. אני מבקש מכולם לעשות קצת צמצום. כמנסחי החוק נעשה את המיטב כדי לרצות את כולם,

אנחנו גובלים במדינות אחרות ועבודת שמירת הטבע צריכה להיות יחד עם המדינות הקרובות לנו. בסעיף 4 - לא להשאיר את סיוע המומחים לשיקול

אני רוצה להדגיש פה את עניין הים. הסיפור הימי חייב חייב להיכנס לחוק. לא ייתכן שעושים חוק כזה ומשאירים את הים בחוץ בצורה מופגנת, זה פשוט לא מתקבל על הדעת. יש לנו מחויבות עצומה בעניין הזה.

שיש להם השפעה משמעותית על הטבע בישראל,

ולמפות את ההשפעות שלהם על מצב המערכות הטבעיות ועל המגוון

ולהציע דרכים והמלצות למזעור ההשפעות המזיקות. יש מקום להרחיב את הצעת החוק גם בנושא הזה. הצעת החוק היא בסיס וצריך להרחיב אותה למקומות ולנושאים נוספים.

הוא מוזכר בצורה מאוד מאוד מינורית,

מינים פולשים והתחממות המים שגורמים לתהליכים שדורשים מעקב הרבה יותר רחב. אומנם יש תוכנית ממשלתית, בהובלת משרד האנרגיה יחד עם המשרד להגנת הסביבה, לניטור מצב הים התיכון אבל אנחנו חושבים שהיא לא יכולה להחליף את הצעת החוק הזו. היא יכולה להיות איזשהו בסיס אבל

כל המשתתפים והשומעים רשאים לשלוח לוועדה דגשים ושינויים שאתם מבקשים לראות, ואנחנו מן הסתם

אסור לקפוץ מאפס למאה. בואו נכניס לראשון ונתחיל לנסוע. כי אם נאגור היום את הדוחות של כל הרשויות המקומיות ייצור פה מבול של נתונים ואין מי שיארגן ויסדר אותם. אני מציע למקד בגופי ממשלה שמאוד משפיעים על המגוון הביולוגי

זה יכול בהחלט לשמש אותם בהכנה של הדיווחים. יהודית, תודה על הדברים. האם יש איזשהו נפקות לכך שהדוח שמופק ומועבר על ידי ישראל נובע מכוח העבודה הפנימית של המשרד להגנת הסביבה ולא מכוח חוק של

אני קראתי אותה היטב. אין בה שום תוקף, אין בה שום מחויבות, לא של משרד ממשלתי כזה או אחר. זה איזשהו רעיון שנכתב והוגש למזכירות האמנה, כשלא ברור מי הסמיך את

אנחנו משתתפים כחברים כמדינה פעילה באמנה, אנחנו בהחלט נראים כמי שמגישים ועומדים בדרישות. אתה יכול להגיד: אין לי חקיקה פנימית שמיישמת ומחייבת פנימה. מבחינת דרישות

אחד התנאים של אחד השרים היה שהמימון מהקרן לשטחים פתוחים לא יהיה כתוב בחוק, ורק בסיכום איתם הצלחנו. נצטרך אולי למצוא תחליף או לשנות את דעתו של אותו

באופן אמיתי גם ברמת החקיקה הקיימת היום,

כשנוסדו ונעשו כל ההיבטים של הגנת הצומח הם היו באמת בפריזמה של הגנה על החקלאות. אבל גם נציבות המים היתה בפריזמה של הגנה על החקלאות וכמעט כל המדינה היתה בפריזמה של הגנה על החקלאות. אנחנו נמצאים היום במקום קצת

זה לא שחומר או דאטה שמגיעים מהרשויות,

כמו שהוא אמר, אנחנו לא רוצים להתחיל מאפס למאה. עיקר הפעילות, ההשפעה, והדאטה שנוכל לקבל, לא כדי להגן על הסביבה אלא כרגע בשביל להגיד שזה דוח מצב הטבע, יהיה בעיקר מגופים

על כמה הוא משפיע על הטבע, ולא רק אותם שטחים פתוחים שהם כאילו קלים.

אבל זו הצעת חוק שמדברת על דוח מצב הטבע ולגבי זה אנחנו צריכים לראות. האם אתה רוצה להעז ולהביע דעה על

אלון מכיר את זה טוב.

נכון להיום אנחנו יושבים על המדוכה עם צוותים מקצועיים על תוכנית יישום, תוכנית אסטרטגית לשימור המגוון

בעוונותיי, אני בא מהרכיבים הרטובים בתחילת הקריירה שלי ואני מכיר את זה גם בים, גם בים תיכון, בנחלים ובמפרץ אילת. יש הרבה מערכות מנוטרות. בתי גידול יבשתיים הצטרפו

ם כמו שהוא עם תוכנית הניטור הלאומית או שהכי

להכניס הכול תחת מעטה של חוק שנותן בסיס

בצורה הזו נוכל לקיים את חובתנו הלאומית בצורה

כדאי לתאם את זה מול מי שמנהל את תוכנית

וגם איתנו במשרד.

ראשית, מה קורה עם הציבור?

בסעיף 6 כתוב: נציג ציבור מקרב הארגונים שעניינם שמירה על הסביבה.

לא שומעים את דבריך. בגלל בעיות טכניות אנחנו שומעים רצף של גמגומים. תנסה לשפר את הקו שלך. תכתוב לנו בצ'ט כשהקו ישתפר ונאפשר לך לעלות ולהשלים דבריך. פרופ' תמר דיין, מוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. שלום, תמר. שלום לכולם. תודה על ההזמנה לדבר בנושא החשוב הזה ואני כמובן מברכת עליו. מוזיאון הטבע הוקם כתשתית מחקר לאומית לתיעוד ומחקר המגוון הביולוגי. אנחנו שמחים, אנחנו חושבים שקבלת החלטות מושכלת צריכה להיות מבוססת יידע, בוודאי כשאנחנו מדברים על המערכות הכי מורכבות והכי חשובות מבחינתנו לקיומנו עלי אדמות. אני רוצה להצטרף לדברי מנכ"לית החברה להגנת הטבע. אנחנו מדברים לא רק על רשימות מינים אלא גם על מערכות אקולוגיות, אנחנו מדברים באופן כללי על המגוון הביולוגי. כולנו צריכים לזכור שרוב המגוון הביולוגי הוא יצורים קטנים מאוד שמאוד מאוד קריטיים לתפקוד מערכות אקולוגיות. חלקם גם קריטיים בממשק עם האדם כמו וקטורים של מחלות, מזיקי או מועילי חקלאות. לכן, יש חשיבות עצומה למעקב אחריהם. היא חשובה גם לבחינת בריאות מערכות אקולוגיות כמו בריאות נחלים. זה דבר שמתבצע גם היום והוא קריטי למעקב אחרי פעילות של שיקום. משקיעים ואני מקווה שנשקיע יותר ויותר בשיקום אקולוגי. אמר כבר סמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. אנחנו עכשיו נכנסים לעשור השיקום של האו"ם, ואנחנו צריכים לדעת האם אנחנו משקיעים בפעילות החשובה הזו השקעות נכונות. דוגמה ליידע שרק עכשיו אנחנו מתחילים לייצר בישראל, ובאירופה כבר יודעים - למשל, באירופה מיפו התרסקות עצומה באוכלוסייה של חרקים בעשרות אחוזים מין המינים ובעשרות אחוזים מהביומסה שיש לו השפעה עצומה על מערכות אקולוגיות ועל חקלאות. עד עכשיו לא ניטרנו את זה בארץ, רק עכשיו אנחנו נכנסים לניטור. זה יידע חשוב מאוד להבנת תהליכים. לסיכום, מה צריך? צריך יידע טקסונומי רחב, יכולת להכיר מינים בקבוצות חי מגוונות. צריך רצף סדר יציב ורציף של ניטור באופן ארוך טווח ומסודר, ניתוח נכון של נתונים, הבנת פעילות אדם בממד השלטוני וההשפעה שלה, והנגשה של תוצרי הידע לקובעי מדיניות, לאנשי המקצועות ולקהל הרחב במסגרת השקיפות. זה אתגר גדול, ומצוין שנענים אליו. פרופ' דיין, מוזיאון הטבע מהווה אכסניה לחלק מהגופים שעוסקים הלכה למעשה בניטור וכמובן למארג, מרכז דש"א גם ניטור הים. האם את יכולה לדמיין לעצמך שילוב באותו מאמץ לאומי לעשות ניטור? האם זה במסגרת המנדט או החזון שלך או של המוזיאון כשאנחנו חושבים על התיקונים שאנחנו מתכוונים לעשות? כן, בהחלט. גם המארג שדובר בו, גם המרכז הלאומי לאקולוגיה שעושה ניטור ביולוגי של נחלים וגם מכון דש"א שעושה סקרי טבע ונוף ומסמכי רקע למדיניות של מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים, כולם בשותפות היום של רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, הקרן הקיימת לישראל ומוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, ונשענים על התשתית הייחודית שיש במוזיאון, גם תשתית יידע וגם תשתית פיזית.

הכוונה היא שהמוזיאון ימלא את תפקידו כתשתית מחקר לאומית כראוי. זו הזדמנות מאוד מאוד גדולה, מבחינתנו. יעיד שקדי שאנחנו מהווים אורגן של הגופים השלטוניים לדבר הזה. הניהול הוא ניהול משותף, שהתחיל עם הרבה מאוד חזון של הגנת הסביבה, רט"ג וקק"ל והמוזיאון, ובהחלט יש פה בסיס חשוב ואיכותי מאוד. אני חייבת להגיד שאנחנו עובדים הרבה בכל הנוגע למינים פולשים עם משרד החקלאות. אנחנו נותנים הרבה תמיכה גם לניטור ים במקומות שיש לנו יידע חיוני שהוא הידע טקסונומי. בהחלט יש פה איזשהו מרכז ייחודי לדבר הזה. טוב שזה נאמר בפרוטוקול. פרופ' דיין, תודה רבה על דברייך החשובים והנעימים. היה תעונג להאזין לך. ד"ר איתי רנן, מנהל המארג, בבקשה.

כאמור, אני מנהל המארג. תודה על ההזדמנות לספר בקצרה מהי התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע שמתקיימת היום בתוך המארג. אנחנו חלק ממוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט,

המארג הוא קונצרני, גם של המוזיאון וגם של המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והקרן הקיימת לישראל. מטרתנו בחלק היבשתי לבצע הערכה של מצב הטבע לצורך מבוסס יידע של השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי. נעשה זאת באמצעות כלי שני כלים מרכזיים: אנחנו מנטרים את האיומים המרכזים בטבע ומערכות אקולוגיות יבשתיות, מעקב מתמשך ארוך טווח אחרי צומח ואחרי בעלי חיים במערכות אקולוגיות שונות. מי מתקצב אתכם? התקצוב שלנו הוא מהשותפים שלנו: רשות הטבע והגנים,

המשרד להגנת הסביבה. מה היקף התקצוב של המארג? 400,000 שקל מכל אחד מהגופים. זה לא מדויק בכלל. רק העלות של ניטור ימי בארץ עולה היום 4 מיליון שקל לשנה. זאת אומרת, יוצאים פה כספים הרבה יותר גדולים לניטור. יש הבדל בין ניטור המערכות וכל המערכות, לרבות מה שאיתי אומר, ואני מכיר טוב כי אני חבר הנהלה שם זה דבר אחד. הדבר השני הוא דוח מצב הטבע שלוקח את כל האינפוטים השונים מכל המערכות ומאגד את הכול לדוח מצב אחד שנותן תמונה כוללת, כולל כל הניתוחים וכו', ואיתי מכיר את זה טוב. אנחנו מפרסמים אחת לשלוש שנים דוח מצב הטבע, ואנחנו מעדכנים את הפרטים. כמובן מאוד מברכים על החוק כי היציבות היא מאוד מאוד חשובה כשמדברים על ניטור ארוך טווח של מערכות אקולוגיות לאורך זמן. אני זכיתי לשיחה אתמול בערב. האם המארג רואה את עצמו שותף או אפילו שותף מוביל במסגרת אותו דוח שאנחנו מדמיינים בהמשך הדרך? בהחלט, כן. תודה רבה לך. אורי צוק בר, נציג משרד החקלאות, בבקשה.

קודם כול, אני שמח להיות כאן. נמצאת איתי גם דניאלה כפרי מהאגף להגנת הצומח במשרד, שמטפלת במינים פולשים, במגוון ביולוגי וכו'. לא נגיע להעמיק בנושאים המקצועיים עכשיו. בוועדת השרים ביקשנו שהצעת החוק תהיה בתיאום איתנו. הסכמנו לחוק בתנאי שהוא באמת בתיאום. יש כאן הרבה מעורבות והרבה עיסוק של המשרד, גם בניטור, גם השפעה על החקלאות, ויש לנו כמה וכמה בקשות לשינויים ועדכונים, ונעביר אותן בכתב. מבחינתנו, החוק הזה, כפי שהוא כרגע, הוא חשוב והדיווח הוא טוב. לגבי אישור הדיווח והוועדות המקצועיות, השותפות של מומחי המשרד בתחום הצומח, החי, היערות, הים זה חיוני והכרחי כאן. בנושא התקצוב אנחנו כבר היום משקיעים בניטור כ-2 מיליון שקלים, וצריך לקחת את זה בחשבון וגם להגדיל את המימון גם לנושאים שאנחנו אחראים על ניטורם ועוסקים בניטורם. אנחנו עושים היום ניטור ומדווחים גם בנושא טיפול בציפורים פולשות, נושא SIT שנמצא בדיווח שלנו של זבובים עקרים, עדכון תקנות ייבוא לגבי צמחים עם דגשים סביבתיים. יש היום הרבה פעילות בתחום הזה שהיא חלק והיא תשתלב מן הסתם בחוק הזה ובניטור הכללי שיהיה כאן ובדיווח. אנחנו עושים היום גם דיווחים בין-לאומים. דניאלה תוכל לפרט על זה אם יישאר זמן. אנחנו מבקשים להיות בקשר איתכם ולהעביר את ההערות הניסוחיות שלנו, שהן גם מהותיות, לא רק עניין טכני, לחקיקה הזו, על מנת שאפשר יהיה להעביר אותה בתיאום ובהסכמה. כרגע, כפי שהחוק מנוסח, אנחנו לא נוכל. אין לנו זמן לשמוע את דניאלה.

אורי, אני רוצה להודות לך על הדברים. אנחנו מחכים להערות שלכם ושל יתר הגופים שרוצים להשמיע ולתת דגשים. אתם מוזמנים לשלוח אותם לוועדה, אליי ולאלון, בהקדם האפשרי. אנחנו באמת רוצים שהחוק הזה יתקדם בהסכמה רחבה ומלאה של כל הנוגעים בדבר. הוא חשוב מאוד וחשוב שהוא יהיה מדויק. זה יקרה רק אם נעשה זאת יחד. נפגשנו גם עם אלון אתמול עם מנכ"לית המשרד והיא אמרה לו את הדברים האלה.

אבקש שתעביר לנו את הדגשים האלה תוך שבועיים על מנת שנוכל להתקדם בצורה אפקטיבית עם הכנת החוק לקריאה ראשונה. אסנת בנימין,

ככל שיאפשר הזמן. שמך ותפקידך לפרוטוקול.

אסנת בנימין, צבא הגנה לעצים. חלקכם מכירים את הבלוג שלי היטב. יש בו תחקירים למה נכרתים העצים בארץ,

מי עובר על החוק. חברי המגוון הביולוגי מככבים במחקרים שלנו בצורה מזעזעת.

עמותות וארגונים מתעלמים מחוק הגנת העצים. שאלת על המחקרים ולא רצית להקשיב. אקליפטוסים יש מחקר של המדען הראשי שמוכיח שהם לא עצים פולשים. מי אמר? אני הגנתי בגופי. את מאשימה בדברים לא מבוססים.

אקליפטוס - לא מקובל. יש לי אישור מתקופתו של אלון שוסטר, שמשרד החקלאות לא מכיר באקליפטוס כעץ פולש. אנשי המגוון הביולוגי, שזה החברה להגנת הטבע ורט"ג, נותנים הוראות בכל הארץ לכרות אקליפטוסים. אנחנו מדברים על זה שבכל קטע כביש של פחות מקילומטר לפעמים מאות עצים נכרתים, ואנחנו מדברים על עשרות מיליונים שניתנים במתנה לסוחרי העץ באמצעות חברי המגוון הביולוגי. זה מה שקורה כשלא שומרים על החוק. בדיוק עכשיו אני מקבלת שנתיבי ישראל הורידו עצים בני 90 שנה בצפון בגלל האישור שיש לנתיבי ישראל לפנות את השטחים למען מגוון ביולוגי. כך זה עובד כשלא שומרים על החוק. אקריא עכשיו את הקטע שכתבתי ואני מקווה שזה יהיה ברור. לרשותך דקה נוספת.

אני מתנגדת להצעת החוק. דיווח מגוון ביולוגי מוכר לי היטב ממחקרים על כריתות לא מידתיות ומאבקים בהם הסתבר כי פקודת היערות נמחקה בעזרת דיווח מגוון ביולוגי. ייתכן שמה שיהודית אמרה, שזה אושר לפני שאושרו כל מיני סעיפים בפקודת היערות - יכול להיות שיש כאן פתח לסיבה. הדיווח מוכר לי היטב מתחקירים על כריתות עצים לא מידתיות ומחיקת החוק. עצי ענק נכרתו ללא צורך, רק למען אינטרס כלכלי, תוך פגיעה בציבור,

באקלים ובמינהל תקין. אין לטעות בהצעת החוק, אין מדובר בדיווח. דיווח הוא מהות האמנה. זו האמנה - רק הדיווח, אין פה עוד משהו. משפט אחרון, בבקשה. אני עדיין לא קראתי. אני מבין אבל לרשותך שלוש דקות. את מוזמנת כמובן להעביר את זה בכתב. העברתי, אני מבקשת לקרוא. תן לי, באתי ב-11:00. אבל אנחנו מוכרחים לסיים, גברתי. טוב ששמת אותי אחרונה, למרות שאני פה מ-11:00. אני מבקשת מכולם דקה. משפט אחרון, בבקשה. אנחנו מוכרחים לסיים את הדיון. נהדר, טוב ששמת אותי אחרונה. כל הדוברים קיבלו שלוש דקות.

השפעת החוק הסביבתי בישראל ברורה, הגנה על עץ,

על נחל. שפת ההגדרות של האמנה לא תואמות את הגדרות החוק. השיטה של מגוון ביולוגי סותרת את החוק ופשוט מבטלת את פקודת היערות ולכן משתמשים. מבחינתי, כאוהבת טבע, המגוון הביולוגי הוא כמו ד"ר ג'קיל ומיסטר הייד. ד"ר ג'קיל מדבר על מינים מוגנים, מיסטר הייד מאחורה עם רווחים כלכליים מערכי טבע מוגנים.

נגמר הזמן, אני ממש מתנצל. שני דברים מתבטלים: פקודת היערות וערכי הטבע המוגנים בשמורות, ו - - - בוטל החוק. גברתי, תודה רבה לך על דברייך. אנחנו נשמע פה בוועדה את כל הגופים והגורמים, גם המתנגדים וגם את הלא מתנגדים. אנחנו נאלצים לסכם את הדיון.

רוצה להתנצל בפני רפאל, שחר ונציגי מינהל התכנון ועוד גופים רבים שרצו להשמיע את דבריהם והזמן לא אפשר זאת. אנחנו נעשה עוד דיונים רבים בנושא הזה כי זה חוק חשוב וצריך ללבן אותו על מנת שהוא יהיה הכי מדויק ונכון כחוק. לפי תקנון הכנסת, אבקש למזג את שתי הצעות החוק כהצעה אחת כדי שנוכל להתקדם. אתם צריכים להצביע על זה.

אנחנו שמחים להתמזג, זה בא לידי ביטוי בדיון. שמענו היום דברים חיוביים. שמענו גמישות מכל הגורמים. אני סבור שעם כל הרצון הטוב והמחויבות, נגיע לנוסח מוסכם בקרוב ונגיע לחוק הרבה יותר משמעותי ואיכותי מאותה הצעה שעברה קריאה טרומית. אני מודה לך, חבר הכנסת אלון טל. אני מוכרח לומר לך שאני מתרשם מהדברים ששמעתי כאן בדיון שהחוק לא מספיק רחב, ובאמת קצרה היריעה מלהכיל את כל האלמנטים ואת כל הגורמים שצריכים דיווח לגביהם. אני מעריך שבשבועיים הקרובים נקבל התייחסות כפי שביקשנו, ונוכל לראות איך אנחנו מרחיבים את התחולה והיריעה שלו בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה השונים. אנחנו נצביע על מיזוג שתי הצעות החוק. זהו היבט טכני אבל עדיין צריך להצביע. מי בעד? הצבעה מיזוג הצעות החוק אושר. אני קובע שהצעות החוק מוזגו. הדיון הזה נסגר. תודה רבה לכם. הישיבה ננעלה בשעה 16:05.